בוקר טוב לכולן ולכולם, סבאח אל חיר, אני פותחת את הדיון ביום שאנחנו מציינות אותו, מציינים אותו בכל העולם, יום הפליט הבינלאומי, זה אמור להיות יום חגיגי, לחגוג את הזכויות של פליטים במדינה שיכולה באמת לאפשר להם לחיות, להיות, להתקיים בכבוד. אנחנו עוד רחוקים ורחוקות בהחלט להכיר ולאפשר לפליטים להיות בארץ, מלאי זכויות ולהיות גאים, לא מספיק שהם צריכים לסחוב על הגב שלהם את תעודת הזהות של הפליטות, געגועים לארץ המוצא ולנופים שאולי לא יפגשו יותר, הורים שמתגעגעים למקום שאולי יחזרו אליו, אבל כרגע הם בפליטות. אני מאוד שמחה לקיים דיון מעקב על סוגיית אשרת העבודה לפלסטינים ופלסטיניות מקהילת הלהט"ב, הפלסטינים שנרדפו בשטח הרשות והגיעו למדינת ישראל. תודה רבה לכל המצטרפות והמצטרפים, אני כמובן רוצה קודם כל לציין לפרוטוקול ידיעה כל כך חשובה מטעמנו, ידוע שישיבת הוועדה מוקלטות ומשודרות והפרוטוקול גם משודר, שידור הישיבה עתידים להתפרסם באתר האינטרנט, בהתאם להוראות סעיף 120 ד' לתקנון הכנסת

ודוברים, או דברים שנאמרו, אם הדבר דורש לשם הגנה על עניינו של קטין, או חסר ישע, או אם פרסום הפרוטוקול ייגרם נזק למוזמן, לוועדה, או לאדם אחר, לפי כך אבקש להודיע בפתח הישיבה, כי ככול שיעלה צורך, או נתבקש, יימחקו מהפרוטוקול של הדיון פרטים מזהים של הדוברות והדוברים, או חלקים מסוימים מתוך הפרוטוקול. אבקש את תשומת לב הנוכחות והנוכחים בחדר, בדיון היום ידברו מוזמנות ומוזמנים שאת שמותיהם ואת פניהם לא ניתן לחשוף, אדגיש שחל איסור לצלם במצלמות, או בטלפונים ניידים, אנא הקפידו על כך שכן מדובר בסכנת חיים ממשית עבורם, לא לצלם את הצד הימני שלי, זה בפירוש. אני אתרגם את מה שקראתי בשביל שהחברים שלנו יהיה להם מושג. אוקי, אז אנחנו נתחיל, אין ספק שאני חייבת לפתוח, אמנם פתחתי, אבל אני אוהבת עוד פתיחה עד עשר, אנחנו בעצם אתמול קיבלנו תשובת המדינה לבג"צ שהוגש אתמול, שבו בעצם תשובת המדינה עושה תיקון עוול היסטורי, ממש ככה.

אני ממש שנה בכנסת ואני כל כך גאה ושמחה על זה והסוגייה של להט"ב פלסטיני והמאבק שלנו, שלי כאבתיסאם, יושבת ראש הוועדה, שלנו כוועדה, של הארגונים האזרחיים המדהימים, משרדי ממשלה, ברובם נורא רצו ותמכו וידעו שצריך לתת ולאפשר אשרת עבודה לאותם להט"ב שנרדפים בשטח הרשות הפלסטינית בגלל זהותם המינית והמגדרית, תשובת הבג"צ בהחלט אומרת במפורש, "יאפשר לעבוד בישראל כפי שגם יצוין על גב האשרה, ללא תלות בבקשתו של אותו מעסיק" כלומר קיבלת אשרת כניסה למדינת ישראל, אתה מקבל איתה רשום אישור העסקה, זה דבר גדול, אנחנו בדרך כלל אסור למחוא כפיים, אבל בעולם האחר, (מוחאים כפיים), אכן משמח.

אני אפתח את הדיון שלנו, אני מחכה לעוד שני אנשים שיצטרפו אלינו לדיון הזה ואני רוצה לתת קודם כל רשות דיבור לאחד מהנוכחים איתנו שהוא בעצם, אני אתן לו את שם הקיצור,

פלסטיני מהרשות הפלסטינית. ס' אתה מדבר עברית?

ספר לי על היום הזה שבעצם ברחת מהרשות הפלסטינית לתוך מדינת ישראל? ס': אני כמו שאני זוכר הייתי בכפר ועשיתי משהו שעשיתי עם חברים שלי וצילמו אותי בסרטון ושלחו למשפחה שלי והמשפחה שלי ידעה על זה ואחר כך עושים לי מכות ובעיות וזה והיה מאוד אלים, היה התנהגות אלימות ממש לגמרי, כאילו משהו לא רגיל והלכתי לבית חולים שלושה-ארבעה חודשים והייתי מטפל בזה, היה לי שבור הרגל והיד ואחרי זה יצאתי לכפר כנא ונכנסתי כאילו לטפל בעצמי בשביל לעבוד, כאילו עד שאני הסתדרתי את עצמי, שיקמתי והתחלתי לעבוד והתחלתי לחיות כמו בנאדם רגיל והייתי בלחץ ונכנסתי לדיכאון לתקופה

שהייתי מסדר את עצמי ואחר כך הלכתי לאשקלון, הייתי באשקלון שישה חודשים, עבדתי במפעל פלסטיק ועברתי את כל מה שאני עברתי, הייתי בהתחלה שותה אלכוהול מלא ועד שאני סידרתי את החיים לאט לאט כאילו והכרתי את ריטה - - - ה"בית השונה". ס': כן ה"בית השונה" ועד שאני הסתדרתי עם החיים שלי ויצא לי אישור כאילו אחרי שנה שהייתי עובד לא חוקי ואחר כך קיבלתי אישור שהיה לי והלכתי לחיפה לעבוד, עבדתי גם תקופה, כל פעם שאני עובד אני לא מחזיק את העבודה תקופות בגלל שאין לי את התלוש משכורת ואין לי מעמד חזק וזה בעייתי מאוד כאילו אצלנו ותמיד אני תופס עבודה חודש-חודשיים ב"שחור" וזהו כאילו ומתחיל לחפש עבודה אחרת וזה הכי בעייתי בשבילי, כי אני תמיד לא מסתדר כאילו אני נכנסתי ל"גג הוורוד" והייתי מטפל בעצמי תקופה, טיפול נפש ולקחתי כדורים תקופה עד שאני "התעוררתי על החיים" ומפה התקדמנו כאילו ללהיות רציניים בחיים שלנו, כאילו לא להיות תמיד עצובים, הייתי בתקופות אני כאילו לא זוכר את עצמי איך הייתי, בקיצור והתחלנו לדבר עברית, כאילו התקדמנו בחיים ממש, היה לי כיף ב"גג הוורוד" ארבע חודשים שהייתי גר שמה, למדתי הרבה דברים שיצאתי משם, ועדיין בתל אביב אני, מסדר לעצמי עבודות תמיד, מחפש עבודות, אבל באמת בשטחים לא מקבלים את זה שאנחנו הומואים, זה קשה להם ותמיד אני רואה את זה מהצד של העבודה, כאילו יש את הערבים בעבודה מציקים לך שרואים אותך ככה, או משהו ולא מקבלים אותו בכלל, ראיתי את זה שמקבלים אותו ואני סומך על זה ואני מסתדר עם זה, אבל בשביל לחיות את החיים צריך כאילו תמיד אני משכיר דירה משהו לא מסתדר לי בגלל העבודה ולא מחזיק תקופות.

אתה אומר בעצם אין לך ביטחון, אין לך תעסוקה מסודרת, לכן אתה לא מצליח. ס': כן וגם את הבעיות של בריאות, הייתי חולה לפני חודשיים-שלוש ומנסה כאילו להצליח לסדר את הטיפול כמו שצריך ולא מצליח עם זה גם, אין ביטוח ששומר עלינו כמו שצריך ואני בנאדם לפעמים יש לי משהו, קרה לי משהו, כואב לי משהו, הולך למרפאת יפו וממתין חודשיים עד שללכת לרופא ואני מת עד שאני מגיע לרופא, כן וזה ממש כאילו אני הייתי לפעמים אין לי כוח לגמרי, גב שלי כואב לי, יש לי כאבים וזה, אני רוצה ללכת לבית חולים ועולה מלא כסף בבית חולים ואני לא מסתדר עם זה וזה בעיות שלנו שאנחנו מעלים, שאנחנו צריכים להיות במעמד כמו שצריך, לתלוש משכורת, לביטוח כמו שצריך, לבריאות שלנו גם.

ס': שאנחנו נסתדר פה, כאילו אני תמיד עברתי מלא תקופות ואני משכיר דירה ואחרי חודש-חודשיים הולך למקום אחר, כי אני אין לי את המעמד החזק להישאר בעבודה בשביל לשלם את הסכום הכסף הזה 2,000 שקל בוא נגיד, או 3,000 לדירה. אני מבינה, תודה ס'. אני רוצה לתת לי' את האפשרות לספר את הסיפור על היום הזה שבעצם נאלצת לעזוב? בגלל שאני להט"ב, הייתי עם חבר ויצאתי מהכפר, מאז שאני קטן אני עם נטייה ברורה מאוד, היה איומים על החיים שלי וידעתי שהחיים שלי יסתיימו שם. איזה איום היה? י': איומים ברצח, לכלוא אותך, קרובים, משפחה, חברים, הרביצו לי, רצו לרצוח אותי, ברחתי לפני שנתיים, אני בן 26 היום. הייתי במצב בריאותי מאוד מאוד קשה, היד שלי הייתה שבורה, רזה, לא אכלתי כמה ימים, יצאתי מהכפר וישנתי ברחוב לתקופה ארוכה. דרך האגודה הייתי ב"גג הוורוד"